אני מתנצל על האיחור הקל אבל הישיבה הקודמת הייתה מספיק מעניינת וסוערת ועיכבה אותנו מעט. עכשיו 11:20 ובשעה 13:00 יש לנו כאן דיון לא פחות סוער בנושא תשלומי הורים. יום עמוס לנושאים בוועדת החינוך ולכן באנו לכאן, לעבוד קשה ולעסוק בכל הנושאים הקריטיים שעומדים לפתחנו. ברוב השנים ועדת החינוך עסקה כחלק מההכנות שלה לפתיחת שנה בפתיחת השנה הכללית, בחברה החרדית, בחברה הערבית, בחינוך המיוחד אבל אנחנו בחרנו השנה במכוון, מתוך האכפתיות שלנו לכל מה שקשור לחינוך הבלתי פורמלי, ודאי בשנה בה משרד החינוך פוצל ויצר הרבה מאוד דברים בחלקם אנחנו ניגע בדיון הזה. היה לנו מאוד מאוד חשוב להתמקד בנושא, להבין היכן יש פערים. אני לא אתייחס כרגע לכל הסוגיות אבל כידוע אנחנו בפערים תקציביים מאוד משמעותיים שבעצם הרבה מהם נובעים בגין הפיצול מכיוון שהרבה מאוד מהתקנות, מהתנועות והארגונים עברו רק עם התקציב הבסיסי וכל התוספות שהיו בשנים האחרונות שבעצם היו התשתית עליה כולם עובדים לא עברו בין המשרדים. לשמחתי גם מרדכי בניטה, מנכ"ל המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה נמצא אתנו ב-זום וגם השר אלקין צפוי לעלות בהמשך הישיבה. אנחנו כמובן נשמע אותם ונראה את ההתייחסויות. תודה רבה גם למי שבחר להגיע פיזית לדיון. תקבלו כמובן קדימות, כפי שאנחנו תמיד נוהגים. מי שמגיע לכנסת בשעה זו, מקבל קדימות. נפתח את המנכ"ל מרדכי בניטה ועם חגי גרוס, מנהל מינהל חברה ונוער, שיציגו את ההתייחסות שלהם לקראת סיום הקיץ בבלתי פורמלי. צוהריים טובים. אני חושב שהקמת המשרד וחלק מהעיסוק המרכזי לו הוא בחינוך הבלתי פורמלי. אני אומר את זה כהקדמה כי זו פעם ראשונה שאנחנו כאן בפני הוועדה, אני חושב שזה יביא איזשהו סמן חשוב למדינת ישראל בהיבט הזה שתהיה התייחסות יותר משמעותית בעקבות הקמת המשרד. אני חושב הדבר הזה לקראת פתיחת שנת הלימודים,

אני חושב שיש לזה היבטים מאוד חשובים לחיזוק המנטלי גם של הצעירים אבל בעיקר של החברה הישראלית על כל השתמע

בחינוך הבלתי פורמלי. לקראת פתיחת השנה אני חושב שיש לנו מספר אתגרים מאוד משמעותיים ואני אמנה בקצרה כמה מהם. אחר כך ברשותך יושב ראש הוועדה אני אעביר את השרביט לחגי כדי שהוא יציג את זה בצורה יותר טובה. אני חושב שהאתגר הראשון שאנחנו עומדים בפני הוא האתגר